אנחנו מתחילים את הדיון. כל מי שלא שייך לדיון על אספקת חשמל לגוש דן, אני מבקש לעזוב את האולם. אני מתחיל את הדיון. בדיון הקודם על אספקת חשמל לגוש דן הגענו לשלב

שהוא יצטרך להסיר את אותם חלקים חיצוניים. אנחנו ביקשנו כהערות הייעוץ המשפטי שהסרת החלק הזה של החלקים

שזה יהיה חלק מהתנאים לזה שמתאפשרת הארכת הפעלת תחנת הכוח עד

תודה רבה. אלון, לך לא היו הסתייגויות. כפי שאמר יוראי, אני מסכים אתו לגמרי. העולם של האסבסט הוא מאוד מורכב ולפעמים להשאיר את זה,

בטוח מלהוציא. אני